אנחנו פותחים את הישיבה. על סדר היום תכנון הקמת תחנות כח מבוססות גז וסולר באזור ראש העין, כפר קאסם וחדרה. התכנון של הקמת התחנות מתקדם כאילו אין התנגדות של רשויות של אזרחים,

מינהל התכנון מתקדם עם התכנון. חלק מהתחנות אפילו אושרו.

לכן במצב כזה התייחסות קונקרטית לתוכניות, היא בלתי אפשרית ואפילו הייתי אומר לא ראויה בשלב הזה כל עוד התוכנית עומדת בפני מוסד תכנון שהסמכות נתונה בידיו להכריע בתוכניות

אצלנו גם כן, 800 מטרים, שכונה של 1,200 יחידות ומרכז עסקים עצום שנמצא 250 מטרים משם, שהוא העוגן הכלכלי שלנו.

כמו שאומרים, הכלבים נובחים והשיירה ממשיכה לעבור,

ראש עיריית כפר קאסם שתכף ידבר הציע שבמקום התחנה האיומה הזאת, שהיא שטח חקלאי של כפר קאסם ליד הבתים שלו, נעשה שם אזור של תחנה

מוסד התכנון הוא זה שקובע את המיקומים הסופיים, מקבל החלטות לגבי התוכניות. אני שואל מבחינת סדר העדיפויות בין ארבעת התחנות. ככל שיאושרו ארבע תוכניות, המדינה, רשות

אנחנו מדברים על אזור שכבר היום יש בו חריגות של איכות אוויר ולמעשה התוכנית המוצעת של OPC מרעה את המצב.

איכות הסביבה נמצאים? כן. המשרד להגנת הסביבה. אני ממונה איכות אוויר ושינוי אקלים. את יודעת לענות על השאלה ששאלתי את נציגת משרד הבריאות?

אני לא יודע מאיפה הנתונים שאומרים ששם כבר מסתערים על אנרגיה מתחדשת. יש להם תוכניות ארוכות טווח ואני חושב שצריך להסתכל על זה בחיוב. אנחנו כמועצה מקומית יצאנו במכרז לאנרגיה

מלאי תכנוני פוגע בתכנון של ג'לג'וליה ושל כפר קאסם כי לוקחים בחשבון שזה יבוצע בהקדם. אנחנו רוצים לבטל את זה. הדרישה של התושבים של כפר קאסם, של ג'לג'וליה ושל ראש העין וחדרה וכל האזור שם היא דרישה צודקת

אני חושב שכל נושא תחנות הגז מקבל תאוצה ואני חושב שהאווירה

חברי הכנסת, הנציגים, ראשי הערים על הנושא הזה. זה צריך להדליק לנו נורה אדומה. אתה בעצמך גר קרוב לתחנת

אגב, שוב אני מציין, היא לא עומדת בתנאי הרישיון.

OPC 1 בתנאי הרישיון שלהם,

דבר שלא נעשה עד עתה ואנחנו מדברים על OPC 2. בואו קודם

הוא רק משקיף. לכן אני מבקש מאדוני היושב ראש שהדבר הזה ישתנה.

משרד הבריאות לא נקב במספרים אבל אני הייתי בפגישות עם קברניטי העיר חדרה ואני אבקש גם לתת להם לדבר

דבר שני שהייתי מבקש ממשרד הבריאות זה לתת תסקיר בריאותי לאזור, שנדע בדיוק ונוכל לאמוד את זה. אנחנו יודעים שיש לנו 250 מתים מאורות רבין. אני שומע את המספר הזה כל הזמן.

הוא בכלל לא הגיע לשם. הוא יצא החוצה. בכלל לא נתן שם הדגשים על האזורים המסוכנים האלה. ראינו כבר הלכה למעשה את האסון שקרה בקונטיקט.

הבית שלי יושב ממש מעל מכלי הדלק, שבעה מכלים ליתר דיוק, שמדברים עליהם היום. דיברו עליהם גם

אותה ממשלה שעברה מן העולם, אבל דבר אחד טוב היא עשתה,

מה שעוד לא

מלבישים עליו את רדיוס הסכנה,

של בעניין זה תחנת הכוח.

אני לא נגד אדוני. אני בעד שלום. שלום, שלום בית ושלום בכנסת.

תחנה ענקית. השנייה היא התחנה המדוברת כאן, קסם. 98. שתי תחנות כוח במרחק של ארבעה קילומטרים אחת מהשנייה עם הפקה עצומה שלא נבחנו בה כל ההיבטים של הזיהומים ודיברתם על זה

גם אני רוצה להצטרף לתודה על שאתה מקיים את הדיון הזה. אנחנו עסוקים בחקיקה אבל זה מאוד חשוב.

חדרה, דרום השרון, ג'לג'וליה וכל מי ששכחתי חשובה ביותר אבל אני לא מתכוון בזה שצריך להעביר את זה למקום אחר,

ולפגוע במישהו

ות ושאלות איך זה שמצד אחד מדברים על ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיות אחרות מאלה הקיימות ומצד שני לא רואים תכנון הולם החלטה. מגבילים את השימוש הסולרי של מספר הדונמים של שימוש סולרי וכל העולם ואשתו מתנגדים לדבר הזה,

כי התאריך שם היה תאריך של לפני ההפקדה. תאמינו לי שאני לא מכירה את כל החוקים, אני מתכנתת ואני לא משרד המשפטים, ופשוט צעק והפסיק את הדיבור שלי כי היה כתוב שם שזה תאריך

תודה רבה לכולם.

בבקשה, תציג את עצמך ותדבר. אני יושב ראש ועדת איכות הסביבה,

אני לא אוסיף הרבה על הדברים שנאמרו כאן על ידי ראש

הקשיתי מאוד ואמרתי להם שאנחנו רוצים לוודא שהולכים לממש ולא הולכים לטאטא את זה עוד פעם ולהאריך כי מעניינת אותנו הבריאות של האזרחים גם שם. ובצדק. אותו הגיון בדיוק. אני אומר שבמקום שהמדינה תעודד דרכים ליצירת אנרגיה ירוקה חלופית, היא עדיין ממשיכה בקו הזה של רידינג אבל במקומות אחרים. המדינה מעודדת אדוני. יש משהו שנשכח. כל האנרגיה המתחדשת שמיוצרת על ידי המיתקנים הסולריים או מרוח, בכל מקום במדינה, המדינה מחויבת לקנות את האנרגיה מאותם מיתקנים בכל מקום, לפני כל מקום אחר. כאשר הנציגה של משרד האנרגיה מדברת על מה שנקרא מלאי תכנוני, זאת הרזרבה. היה וכל אותם המיתקנים לא יהיו פנויים בזמן, לא יספקו את כל החשמל, לא ייתכן שהמשבר של החשמל של עשרות שעות של הפסקות חשמל בגוש דן שצפויות באמצע העשור הקרוב, אכן לא יספקו. חייבות להיות תוכניות וגם תחנות שיופעלו היה וכל השאיפות הללו לא יתממשו. על זה הם מדברים. אי אפשר לעשות את זה תוך יום אחד. לכן צריך לקדם חלק מאותן תחנות. אי אפשר אדוני מרחוק, לא רק בגלל סיבות שדיברו עליהן כאן אלא מפני שכל קווי החשמל קיימים מהדרום אל המרכז כבר עמוסים. כל תחנה מחוץ למרכז, מחייבת הקמה של עוד קווים. כן, אבל פיזור מתקנים באמצעות אנרגיות אחרות, לא מצריך מובילים כמו שדיברו עליהם. זה רק מצריך כוונות טובות, ללכת לכיוון הזה ולעודד את הדבר הזה ולא להגביל. אני רוצה להודות לך כי אנחנו לקראת סיום הדיון. בכל זאת אמרת את דבריך. תודה שהגעת הקשבת. אתה מכין שאנשים לא אוהבים את הרעיון שלך ולא רוצים שתתקדם עם זה כי זה פוגע בבריאות שלהם ובחיים שלהם. זה לא רק האנשים. שמענו כאן כמעט את כל המשרדים הנוגעים בדבר. שמענו את משרד הבריאות שאומר שזה מסוכן לבריאות. אני לא שמעתי אף גורם שתומך בהקמת הדבר הזה. למרות זאת זה מתקדם כאילו אף אחד לא מתנגד. על כן אני שואל מהו הגיון התכנון. יש יזמים אדוני היושב ראש. אני רוצה להודות לך. הפסקתי אותך כי אנחנו חייבים לסיים את הדיון. אני רוצה להודות לכל אלה שהגיעו והשתתפו בדיון, אלה שהיו אתנו באולם ואלה שהיו אתנו ב-זום. לראשי הרשויות, לפעילות ופעילים, לכל מי שהגיע. תודה גם לצוות הוועדה המסור שמהבוקר הוא על הרגליים. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 15:10.